30 בדצמבר 2020, ט"ו בטבת תשפ"א. על סדר היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2020. משרד התחבורה איתנו?

בבקשה, אדוני, תסביר לנו מה אתה רוצה עוד פעם בדגש על "עוד פעם". אנחנו מבקשים להאריך שוב את תוקף התקנות שאושרו בדיון האחרון בוועדה, למעט שני דברים שאנחנו מבקשים לשנות. השינוי הראשון הוא להתאים את ההגדרה של החיקוק המתאים שממנו שואבות התקנות האלה את חלוטן, ושנית, להוסיף את האפשרות של נוסע עם מוגבלות שלא יכול לכופף את הרגל, לשבת במושב הקדמי של מונית ספיישל, מה שנקרא מונית מיוחדת,

אלה הם שני העדכונים שמתבקשים בתקנות האלה. אנחנו סיימנו את הישיבה הקודמת עם שיעורי בית, מטלות. נכון, אדוני. זוכר אותן? בוודאי, אדוני.

יש לנו הנושא של החשמול של הרכבות שבעניינו יעלה עוד מעט אליאס מטר, מנהל המסילות,

נושא התגבורים באוטובוסים בין-עירוניים, ושלישית, נושא הפקחים.

אוכל להתייחס לשני הנושאים האחרונים. בנושא התגבורים שרת התחבורה אישרה נוסח שהעברנו לה לתיקון תקנות הנגישות בהוראת שעה. הנוסח הזה בלוויית דברי הסבר, בלוויית הליך ההתייעצות שערכנו עם כל הארגונים, לרבות הנציבות, הועבר לאישורו של שר האוצר. אחרי ששר האוצר יאשר נעלה את זה,

לוועדת הרווחה, כפי שמורה אותנו חוק השוויון. לגבי הפקחים, בדיון האחרון של ועדת המכרזים בשיתוף עם משרד האוצר קיבלנו לעניין הזה תוספת תקציבית להעסקת 400 פקחים סדרנים, סדרנים - - ראית איך איתי נדרך? - - - רציתי לקרוא אותו לסדר, לראות אם הוא מקשיב. כי הוא גם בדק אותך. ראית שהוא בודק אותך אז החזרת לו. אני כל הזמן בלחץ כשאיתי לידי כי הוא ער לכל נקודה ופסיק. זה נכון לעשות את זה. לעניין הזה קיבלנו תוספת תקציבית עד חודש פברואר להעסקת 400 סדרנים שיועסקו בקווים העמוסים של קווי השירות, בהכוונת הציבור, בבקשה לעטיית מסכות וכל הנדרש מהם. תתייחס גם לתדירות ולאחוז. בשלב זה אנחנו מבקשים וכך גם הוגשו התקנות להאריך את המתכונת של ההפעלה שהייתה קודם לכן מאחר שגם בתי הספר ברוב חלקי הארץ ממשיכים לפעול כרגיל. אין לנו ירידה בביקושים של הנוסעים בעקבות הסגר האחרון, ולכן אנחנו חייבים לספק את השירות לציבור. מה התדירות? מה התדירות ומה התפוסה?

אני כבר יומיים לא השתמשתי בתחבורה הציבורית אז תזכיר לי איך זה עובד. התפוסה בכל כלי התחבורה היבשתית היא 75%, מבחינת תדירות עובדת כרגיל, כסדרה בהתאם לרישיונות הקו - - מה זה כרגיל,

אני נעה אבירם, מנהלת אגף בכיר תחבורה ציבורית ברשות לתחבורה הציבורית. כמו שנאמר, אין כל שינוי בתדירות הקווים, בשעות פעילות הקווים, בימי הפעילות.

משאירים פעילות מלאה כדי לאפשר כמה שיותר מרווח ומרחב לנוסעים בסיטואציה של העלייה בתחלואה.

ככל שפורסם אחרת זה שגוי.

לא נגענו בקווים, הכול

מי אמור לתת לנו סקירה על הרכבת? אליאס מטר. אליאס מטר, קח בחשבון שארגון ההיסעים אורב לך. כבר שלושה ימים הוא יושב בפוזה הזאת בוועדה. רק רציתי לומר שקודם ציינתי שקיבלנו תקציב תוספתי להעסקת הפקחים עד פברואר, ולמעשה, סגרנו הרשאה תקציבית עד אפריל כפוף לקבלת תקציב נוסף. רק רציתי לומר שכל התוכניות היפות והטובות שיש במשרד התחבורה כדי לשפר את השירות לציבור דווקא בעת הזאת של הקורונה, כולל תגבורים - - אבל תגיד את האמת, הלחץ הציבורי של חברי הכנסת ושל הציבור עשה את שלו. אין כמו כנסת ישראל, עליי לציין. אבל רציתי לומר ולהדגיש, אדוני, שכל הכוונות הטובות של המשרד גם בהעסקה של 120% ממספר האוטובוסים הסטנדרטי שעובדים, התגבורים הבין-עירוניים שבכוונתנו להפעיל ודברים טובים נוספים, כמובן הכול כפוף לכך שהמשרד יזכה לקבל תקציבים ממשרד האוצר. כולנו יודעים כרגע שהמצב של התקציב לוט בערפל ולכן מנכ"ל המשרד והצוות המקצועי של המשרד עומדים כל הזמן בהיכון מול משרד האוצר כדי לקבל תקציבים נוספים. למה אתה אומר את זה, כי אתה צריך עזרה מול האוצר? אני אשמח לקבל עזרה מול האוצר מאדוני. אני במקומך לא הייתי אומר את הסיפא הזאת. אנחנו מאשרים דברים ולא מתלים שום דבר. אני לא התליתי דבר. אני מתנה את צרותיי. כשאנחנו מקבלים דיווח לוועדה אנחנו צריכים לדעת אם זה ישים או לא ישים. אתה מצד אחד הרמת אותנו לגבהים ומצד שני אתה אומר: אל תתלהבו,

ברור, אדוני, שכל תכנית שאנחנו - - - כרוכה בכסף. אני יוצא מתוך הנחה שאם יצאתם לגיוס של 400 סדרנים יש סדרי שלטון, ולפי חוק יסודות התקציב, בעל תפקיד במדינת ישראל לא יכול לצאת לשום מטלה, שום מכרז ושום גיוס

לזה יש לנו כיסוי. קיבלנו כיסוי עד פברואר.

מה לגבי מפקחים? הוועדה אישרה לכם בזמנו בתקנה 22 שורה ארוכה של גורמים שמוסמכים להטיל קנס מנהלי,

לפקח על הוראות התקנות: מפקחים ממשרדי הממשלה, מרשויות הטבע והגנים,

נדמה לי שהמשרד צריך לעמוד בקשר עם הצוותים המקצועיים של המשרד. סדרנים זה עוד גיוס כוח אדם חדש.

אנחנו מעסיקים כל הזמן מעבר לאותם 500 פקחים אם כבר אפשר לקרוא להם פקחים - - לא, סדרנים. אבל אני שוב מדגיש, לסדרנים אין סמכויות.

כרגע אני מציין בפניי שנעמוד בקשר עם הרשויות המתאימות. השאלה אם אתם מנצלים את המשאב של פקחים עם סמכויות או לא. ככל הידוע לי, בשלב זה לא. אוקיי. אליאס מטר,

בהמשך לדיון הקודם הקווים שנתחיל להפעיל בסופי שבוע אחרי הסגר הזה בתחילת שבוע זה הקווים מכרמיאל לחיפה ומנהריה לחיפה. מחזירים לפעילות את קו העמק מבית שאן, עפולה לחיפה ומחזירים את הנסיעה מבאר-שבע לתל-אביב. מה יישאר סגור בסופי שבוע? מה שיישאר סגור זה הרבה קווים. אני רוצה להתייחס לסיבה שבגינה הקווים האלה לא יופעלו. למעשה, אנחנו מתעסקים ברכבת ישראל בשלושה פרויקטים מרכזיים שהם הליבה של תכנית החומש: פרויקט החשמול שדיברנו עליו הרבה; הפרויקט השני הוא החלפת מערכות הבטיחות ומערכות האיתות של הרכבת שזה פרויקט שהתחלנו איתו השנה ואנחנו אמורים לסיים אותו בעוד שלוש שנים, והפרויקט השלישי זה קליטת ציוד נייד חשמלי שאנחנו צריכים להעלות עליו נהגים לנסיעות ולהרצות. מי שתופס את המסילה הכי הרבה זה פרויקט תשתיות החשמול. תשתיות החשמול זה התקנה. זה קידוח והצבה של עמודים והתקנה של מערכת החשמול לאורך כל תוואי הרכבת.

הפרויקט הזה נמצא בהאצה בגלל הקורונה. המשמעות של ההאצה היא שאנחנו עובדים בקטע שבין - - רק שלא תגידו שאתם מקווים שהקורונה לא תיגמר כדי שתספיקו לחשמל הכול. עוד פעם? יש כאלה שמתפללים שהקורונה לא תסתיים. זה עשה להם טוב. אני חושב שלעולם התשתית הקורונה עשתה דברים טובים. בוא נדבר על מה שלא יופעל: מחדרה לתל-אביב אנחנו בעבודת חישמול. המשמעות היא שהקווים מבנימינה ודרומה, אין משמעות להפעיל אותם כי המסילה תפוסה לעבודות חשמול החל מחמישי בלילה. כנ"ל מנתניה לתל-אביב קווי הרכבת מנתניה לרחובות ומנתניה לאשקלון - - בקיצור, אתה אומר לי שפרט לארבעה קווים שתשחררו ב-1 בפברואר, כל השאר ימשיכו להיות מושבתים בסופי שבוע בגלל החישמול.

לא שיש לנו הרבה ברירות, רק יש לי תחושה שבמדינות אחרות זה היה קורה יותר מהר. התחושה שלי נכונה, מר מטר? אני אגיד לך משהו אחד: מה שנעשה בשנה וחצי האחרונות מבחינת קצב עבודה, תשומות ומשאבים שאנחנו משקיעים אנחנו נמצאים היום בפרויקט שנמצא כרגע בסטנדרטים האירופיים המקובלים ואף מעבר לכך. אנחנו נשמח לזמן אותך לבוא ולהתרשם מהפרויקט הזה ומהתשומות שמושקעות. על אף הקשיים להביא יועצים ועובדים זרים מחו"ל ומגבלות כאלה ואחרות החוק הזה מתפקד די טוב אחרי שנים שהוא לא תפקד בצורה שהמשרד כיוון אליה. היום קצבי החישמול מעולים. קו ירושלים שבהתחלה חשמלנו אותו מאוד לאט היום השלמנו אותו עד הרצליה, ותוך כתשעה חודשים מהיום אנחנו אמורים להעביר את הקו העמוס ביותר של הרכבת מהפעלה בדיזל להפעלה חשמלית, אבל אני שב ומזמין אותך לבוא ולהתרשם. תודה. בלי קשר סגרתי אתמול עם מנכ"ל משרד התחבורה שתתקיים ישיבה אצלו או אצלנו עם אנשי הרכבת. הצטברו אצלנו הרבה תלונות גם בדיונים וגם באופן אישי וכל מיני השגות ובקשות בפרויקט הרכבת המזרחי: סוגיית התחנות, סוגיית הרציפים, הדפו. אז ההזמנה שלך באה במקום כי היא כבר מתקיימת. תודה. נקריא, בבקשה. טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלתפעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס׳ 6), התשפ״א־ 2020 תיקון תקנה 1 תיקון תקנה 7 תיקון תקנה 26 תחילה תיקון תקנה 1 תיקון תקנה 7 תיקון תקנה 26 תחילה תיקון תקנה 1 תיקון תקנה 7 תיקון תקנה 26 תהילה תיקון תקנה 1 תיקון תקנה 7 תיקון תקנה 26 תהילהבתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23,12 עד 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות ע□ נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף-2020 (להלן - החוק), (באישור ועדת הכלכלה של הכנסת/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף

לחוק], מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש״ף־ 2020 (להלן־ התקנות העיקריות) בתקנה 1, בהגדרה "תקנות הגבלת הפעילות"

"תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות).

כן. פעם ראשונה ששמתי לב. תקנות של הממשלה.

הערות לתקנות? אם אין הערות אנחנו נצביע. אני רואה שאין הערות. אני שמח לשמוע שאתם אכן קשובים גם לציבור וגם לוועדה. קיבלנו עדכון לגבי החישמול. אמנם מעט מזער, מה שנקרא, אבל אנחנו רוצים שהכול יחושמל. אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר מהר ויותר אפקטיבי ולשחרר גם את הלחצים בסופי שבוע של התחבורה הציבורית מהכבישים. יש תחושה שדברים זזים במשרד התחבורה. זה עובד, גם רואים. יש מחיר לצמיחה הכלכלית. אמנם אני לא יודע אם אי פעם תדביקו את הקצב, אבל לא בגלל זה לא נעשה כלום. רואים את הפיתוח, את התשתית: גם כבישים, גם רכבות וגם כל המיזמים האחרים שהמדינה משקיעה בהם מיליארדים רבים בכל סוגיית הרכבת הקלה, התחתית, הרכבת המזרחית. אני מקווה שנגיע למצב שגם החברה הישראלית אני אומר את זה בנימה אישית הכי קל לזרוק על הממשלה, אבל גם החברה הישראלית צריכה לפתח תרבות הסעת המונים פחות אנוכית ויותר יעילה. ואז יהיו פחות פקקים. מי בעד אישור התקנות?

אין מתנגדים, אין נמנעים. התקנות אושרו. אני מקווה שזאת הפעם האחרונה.

המשך יום נעים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:25.